בוקר טוב לכולם. היום ה-10 ביולי 2023 כ"א בתמוז התשפ"ג. אני פותח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בנושא שילובם וקליטתם של ספורטאים מצטיינים ומאמנים עולים חדשים. הדיון הוא ביוזמתו של חבר הכנסת סימון דוידסון. אני חושב שהעלייה לארץ לאורך השנים הוכיחה גם כאן, את העובדה שאנחנו מצליחים לזכות באנשים מוכשרים, מאומנים, עם הרבה מאוד ידע, שהקפיצו גם את הספורט הישראלי קדימה כמובן. זה גם מקל מאוד, כי אתה יכול בספורט להתמודד אפילו גם בלי לדעת את השפה העברית. אתה יכול להיכנס לתוך העניין הזה. בשנים האחרונות, העולים החדשים ממדינות חבר העמים הביאו את הספורט הישראלי להישגים בינלאומיים גבוהים ביותר, כולל מדליית זהב בהתעמלות באולימפיאדת טוקיו ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי שעלה בגיל 12 מאוקראינה בשנת 2009. המשמעת העצמית, יכולת ההתמדה, הכבוד למאמן ובכלל החינוך לספורט, הוא חלק בסיסי בהרבה מאוד מארצות המוצא שמהם מגיעים העולים לישראל. בדרך כלל הדפוס של הצטיינות בענפים יחידניים, וחברי המשלחות האולימפיות הורכבו הרבה פעמים מעולים שהגיעו לרוסיה, רבים מהם ילדים למאמנים. צריך לזכור שלצד הספורטאים שעליהם אנחנו שומעים הרבה מאוד, שהם באמת זוכים בתארים, יש שורה ארוכה של מאמנים שהיו מהבכירים של המאמנים בארצות המוצא שלהם, שהגיעו לכאן וכמעט ולא יכולים להתפרנס כפי שהתפרנסו בחו"ל, ובעצם הם הפכו להיות המאמנים של הילדים שלהם, והם אלה שהשקיעו בהם. הרווח כאן הוא ברור, גם כאן. אגב, בדומה למה שאנחנו כל פעם אומרים, תמיד נותנים את מקצוע הרפואה כדוגמה. כמה אתה צריך להשקיע ברופא בישראל כדי שיהיה כאן רופא, כמה אתה צריך להשקיע בספורטאי כדי שיהיה ספורטאי, אתה מקבל משהו, מה שנקרא מוכן ממדינות שבאמת פרצו דרך. ולכן יש כאן כמה שאלות רלוונטיות ששאלנו גם את משרד התרבות והספורט, גם את משרד החינוך, על הסיוע לספורטאים מצטיינים עולים חדשים, וסיוע למאמנים עולים חדשים. אני רוצה לשמוע את ההתייחסויות. כנ"ל לגבי תלמידים בתחום הזה, וגם כיצד משרד העלייה והקליטה מסייע לאותם הספורטאים. אנחנו נפתח את הדיון, אולי חבר הכנסת בליאק רוצה לפני כן להגיד כמה מילים. עלית לכאן גם כספורטאי. אני אספר את הסיפור שלי. אני לא יודע עד כמה הוא רלוונטי, אבל בכל זאת היה סיפור. אני הייתי ספורטאי ברוסיה, הייתי בנבחרת רוסיה ל-400-800. הייתי רץ ברמה בינונית ברוסיה, אבל לרמות של מדינת ישראל הייתי רץ ברמה גבוהה. רק לצורך הדוגמה, השיא האישי שלי ב-800 מטר הוא גם היום, בין עשר התוצאות הטובות בהיסטוריה של האתלטיקה ישראלית. אני עליתי בגיל 25, שנתיים בעצם אחרי שכבר פרשתי. השיא לגילאים, לבוגרים? לבוגרים, כן. השיא האישי שלי שעשיתי אותו בגיל 21 לדעתי, הוא בין עשר התוצאות הטובות בהיסטוריה של האתלטיקה ישראלית. אני עליתי בגיל 25, בעצם פחות או יותר שנתיים אחרי שפרשתי, כי סיימתי אוניברסיטה, התחלתי לעבוד. הדירה הראשונה שלי הייתה בחולון, ובאחד הימים הראשונים הלכתי לאצטדיון בבת ים להתאמן, להיות פחות או יותר בכושר. ושם פגשתי מאמן שאני מכיר אותו ממחנה האימונים שהיינו נוסעים לסוצ'י, מאמן ממוסקבה שלא נפגשתי איתו כמה שנים. הוא כמובן זיהה אותי, והציע לי לחזור.

אתה בן 25, תוך שנה אתה חוזר לרמה שלך ואתה נכנס לנבחרת ישראל. ברמה בינלאומית זה עדיין יהיה. יכול להיות חלש, אבל בכל זאת נבחרת ישראל. שאלתי אותו מה התנאים. זה היה ינואר 99. הוא אמר לי מלגה 1100 שקל, בבקשה הדלת פתוחה. אמרתי לו תודה רבה, הלכתי ללמוד ראיית חשבון. זה בעצם הסיפור הקטן שלי, שאני מניח שהוא לא רק שלי. ולכן אני מניח שהבעיה הזאתי היא לא השתנתה מאוד, היא לא חלפה מאז, וחשוב מאוד שהדיון הזה מתקיים, כי יש פה פוטנציאל שאנחנו לא מיצינו אותו אז, וכנראה גם לא ממצים היום.

תודה רבה. עו"ד אנה משה. אז קודם כל בוקר טוב, ותודה רבה על הדיון. מבחינתנו לא רק הספורט מאוד מאוד חשוב, איתור הספורטאים, ולא רק המצטיינים, אלא גם הילדים שהגיעו ועסקו שם בספורט בצורה קבועה וצריכים להשתלב. לא רק מיצוי הפוטנציאל שלהם והעושר האישי של הילדים האלה שבבת אחת מצאו את עצמם במקום אחר הוא חשוב, אלא גם העובדה שזה יעזור גם לעולים האלה, למשפחות, להשתקע בארץ. כמובן שאיתור המאמנים והכרה בתעודות זה גם סיפור מאוד חשוב וידברו על זה. אנחנו חושבים שהסיפור הזה הוא פרויקט, איך אמר פה ד"ר פליישר?

מכיוון שמדובר פה, א', על איתור.

גם הילדים שעסקו וכו'. מדובר על הטמעה, על מלגות וכו'. היינו רוצים שזה יהיה רק הדיון הראשון מבין סדרה, ושיהיה לפרויקט הזה אבא ואמא. זה צריך להיות משרד הספורט, יכול להיות שזה צריך להיות הוועד האולימפי, אולי משרד הקליטה. זה פחות או יותר עד עכשיו.

איגור פליישר. בוקר טוב. אנחנו כאן במפגש הראשון, ואני מאוד שמח שישנם המון אנשים מכובדים שהם הצטרפו לבדוק את הנושא. מאוד חשוב לנו, לכולנו.

ההוכחות לכך הוא הניצחונות של שתי קבוצות הכדורגל באחרונה. אנחנו ראינו איך זה השפיע על עם ישראל, איחוד הרוח. אנחנו מרגישים שאחד עוזר לשני, כולנו התייצבנו אחרי דגל ישראל וזה דבר שהוא מרשים, ואפשר להגיד שהוא נותן לנו את הדרך קדימה. שנים רבות אנחנו משתמשים בנושא שנקרא 'פדגוגיה', החינוך והספורט שמאחה את כל הדברים האלה. אנחנו חושבים שאם נוכל לקדם נושא של, קודם כל מקצוע מאמן, זה דבר אחד. דבר שני, לארגן קבוצות ספורטיביות בצורה ממלכתית יותר, וגם איגודים יצטרפו אלינו. אנחנו נוכל לעשות צעד ענק קדימה. למרות שכמו שענת אמרה, הפרויקט הזה הוא, אני חושב שהוא לא גדול, הוא ענק, ויכול לעזור גם לכל שכבות הגיל, לכל מדינת ישראל, ועל ידי זה אנחנו גם יכולים לקדם את כל הנושאים ששייכים, לא רק לספורט, לחינוך, לתרבות, למדע וטכנולוגיה, וכל הדברים האלה יחד, אנחנו נוכל לקדם בצורה מאוד מאוד מהירה וטובה, בינתיים.

חבר הכנסת דוידסון, אתה רוצה עכשיו או בהמשך? אני יכול עכשיו. בבקשה, יוזם הדיון. קודם כל תודה רבה לך אדוני היו"ר על הדיון. אני אתחיל ואני אומר שלספורט יש כוח אדיר,

ואנחנו יודעים מה קרה ב-30 שנים האחרונות בספורט הישראלי, במיוחד בענפים האולימפיים, במיוחד בענפים האישיים, מאז תחילת העלייה הדרמטית בשנות ה-90. אני בטוח שללא כל אותם מאמנים שהגיעו למדינת ישראל, במיוחד מברית המועצות לשעבר, לא היינו מגיעים למדליה אחת אפילו במשחקים האולימפיים. במיוחד בענפי השחייה, התעמלות, סייף, גם בג'ודו. בשנות ה-90 הגיעו לפה מאמנים מובילים, ואנחנו בפני אפשרות היום להביא עוד מאמנים רבים וספורטאים רבים למדינת ישראל, אבל המדינה לא עושה מספיק כדי שזה יקרה. אני את איגור פליישר מכיר הרבה מאוד שנים, עוד כשהוא היה מאמן בהפועל חולון, לפני הרבה מאוד שנים ואני יודע מה הוא עשה שם. ואיגור מאוד מאוד מכיר את מה שקרה עם לאוניד קאופמן, ולאוניד - - - ועוד הרבה מאוד מאמנים שהגיעו מברית המועצות. מאמנים שהיו מאמנים של ספורטאים, לא רק אולימפיים, מדליסטים אולימפיים. ולא היה פה כלום לפני כן. גם במשלחת האולימפית האחרונה, היו ספורטאים רבים שהם בעצם עולים, גם מארה"ב, גם מברית המועצות ומדינות אחרות. אבל כדי שזה יקרה עוד ועוד ואנחנו נחזק את התנועה האולימפית ואת ההצלחות של הספורטאים האולימפיים, יש לנו הזדמנות היום כמו שאמרתי להביא עוד רבים. ניסיתי לדלות נתונים, לא כל כך מצאתי נתונים. אני יודע שיש עזרה מסוימת התחלתית למאמנים לספורטאים, אבל היא מסתיימת מהר מאוד, ולהיות ספורטאי ברמות הגבוהות ללא עזרה כלכלית של המדינה, זה בלתי אפשרי. אי אפשר להצליח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ספורט, ואנחנו מדברים על הצלחות של הספורט של המדינה, אנחנו רואים מה זה עושה למדינה. תראו מה קרה בשבועות האחרונים, ההצלחה של נבחרת הנוער והנבחרת הצעירה. איזה גאווה גדולה למדינת ישראל. תבדקו את הרייטינג ותגלו שהנתונים הם מדהימים. כל בן אדם רביעי צפה במשחק הזה. זה לא קורה בשום דבר אחר. אם יש משהו שיכול לרומם את הרוח של המדינה, במיוחד בתקופה הנוראית שאנחנו נמצאים, זה הספורט. אז אני שמח על הדיון הזה, אני מקווה שאנחנו נצליח מהדיון הזה להגיע עם איזשהם, קודם כל נתונים, ובקשות מהמשרדים כדי לפתח את הנושא הזה, ובעצם לקדם את העלייה של אותם מאמנים וספורטאים למען הספורט הישראלי. תודה רבה.

לפני הספורטאים, אני כן רוצה שכדי שנמקד את הדיון, גם את משרד העלייה והקליטה, וגם את משרד הספורט. נתחיל דווקא עם משרד הספורט. אוקיי, אז יש משהו עיקרי וחשוב, זה לקלוט את העולים. יש משהו מאוד חשוב שאנחנו עושים, זה הכרה של התעודות של העולים שעולים מחו"ל. אחת לחודשיים אנחנו מקיימים ועדה כזאת, באים העולים, מציגים את התעודות שלהם בפני הועדה. יש בוועדה הזאת דובר רוסית, אנגלית ועברית.

מציגים את התעודות, ואנחנו מאשרים בעצם את התעודות האלה, נותנים להם הכרה שיוכלו לעבוד - - - איזה תעודות הכוונה? מאמן?

הכוונה למאמנים בלבד, בעצם.

זה יכול להיות גם מדריך, זה יכול להיות מאמן בכל התחומים. עכשיו יש עלייה גדולה בהוקי, משהו שלא היה. כל מיני תעודות,

מציגים ואנחנו מאשרים, ועם התעודה הזאת הם יכולים אחרי זה להתחיל לעבוד.

לא, יש עוד דברים.

אוקיי, אז אנחנו גם תומכים באגודות, באיגודים. נותנים להם אישורי עבודה, לקבל מענקים ממשרד הקליטה והעלייה. יש וועדות בין משרדיות, הסגל האולימפי, סגל זהב, כסף,

יש גם כן עוד תקציבים ועוד תמיכות. נוסף למה שהם מקבלים כספורטאי סגל אולימפי מהמשרד?

מה מקבל ספורטאי סגל אולימפי? לא משנה, עולה, לא עולה.

אני לא יודע להגיד לך מה בדיוק הוא מקבל, אבל יש תמיכה מסוימת. תכף הוועד האולימפי יטען אותו, תכף נעלה אותם. בבקשה. שלום רב. קצת נתונים כפי שביקשת, בחמש שנים האחרונות הגיעו ארצה 65 עולים, מאמנים וספורטאים. בחמש שנים האחרונות?

רק 65 ספורטאים עלו? 65 ספורטאים מקצועיים בגילאים 22-62, ושהם נמצאים בארץ ונמצאים בחיים כמובן. עכשיו, יש להגיד שמשרד הספורט הוא מכיר גם בספורטאים, לא רק במאמנים. יש לא מעט ספורטאים שסיימו אוניברסיטאות ספורט בחול. התהליך אצלנו הוא כזה כל מי שמגיע כספורטאי, לרבות הבחור שיושב כאן, מקבל מענק ראשוני מאוד בסיסי של כ-2200 שקל פלוס מינוס לפי - - - את מדברת על ספורטאי שהוכר במשרד הספורט כספורטאי מקצועי. זה מענק הסתיידות כזה בסיסי מאוד - - - מה הקריטריון לספורטאי מקצועי? אנחנו נותנים את התעודה, זאת אומרת הוא בא, הוא מציג את התעודות בפנינו, וזה יכול להיות אמן ספורט,

עם תעודה של מאמן. בוחנים, ורואים את מה שהוא למד שם לפי ההישגים שלו, לפי התעודות שהשיג, ואם אנחנו רואים שהכל - - - לא, אני שאלתי על הספורטאי,

מה צריך ספורטאי כדי לקבל? ספורטאי, כדי לקבל את ה-2250 שקל מענק. אז זה הוועד האולימפי נותן הקריטריון. המלצה של האיגוד המקצועי, הוא בודק את התחום שלו. מארק, את מתרגמת לו? הוא קיבל את המענק של ה-2250? 2000. ב-19 בפברואר 2023. מה היית צריך להציג לוועדה? תספר לנו רק באיזה תחום אתה ספורטאי. אני מאמן טניס.

גם אני אוהב טניס, לכן אני גם יכול לשחק לפעמים. אז אתה הגשת את התעודות למשרד הספורט, קיבלת הכרה? כן,

מתי אני הייתי ברוסיה אני יש לי - - - כי אני שיחקתי טוב. כמה שנים אתה בארץ? אני פה שבעה חודשים.

תמשיכי קלאודיה. אוקיי, בנוסף יש לנו כידוע את הוועדה בין משרדית שאנחנו מפעילים, שאתה בזמנו עודד, אתה הכפלת מ-1250 ל-2500, ועם השנים הצלחנו להכפיל גם ל-5000, והיום המגלה שאתה מדבר עליה ח"כ, היא 5000 שקל. לספורטאים בסגל האולימפי. אולימפי כן. כאשר מדובר גם על החורף, גם על שחמט, וגם על - - - האולימפיים. כיום יש 47 כאלה מלגות, יש 44 פעילים ועוד שלוש בוועדה הקרובה. לכמה זמן זה? לזמן הכנה לאולימפיאדה, במשך עד שתי אולימפיאדות, שש שנים, לא יותר מ-72 תשלומים. אבל זה בעצם רק לסגל האולימפי. רק לסגל האולימפי. אנחנו נכנסנו לזה באמת מתוך רצון לעודד את המצוינות, ובזכות ההנהלה שרצתה לעודד את המצוינות בכל התחומים. ממדענים, ספורטאים, רופאים, מכל הכיוונים. והמלגה הזאת ניתנת גם לצעירים, כי על פי חוקים שלנו גם בן אדם בגיל 17 הוא כביכול בגיל העבודה, אז אנחנו נותנים לצעירים 2000 שקל. למשל דולגופיאט היה בתקופה כחריג, העברנו אותו למרות שהוא הגיע בגיל 12,

היה מותר לו לגשת ולקבל. הוא קיבל מלגה של 2000 שקל, ואחר כך של 5000. הוא באמת סיים את כל ה-72 תשלומים. זה לחודש.

זה באמת סכום מאוד מאוד מכובד מבחינת תקציב ממשלתי לבן אדם אחד, והוא באמת מופנה למאמץ של מדינה לקדם ולעמוד עם הגדל, ולא מעט עולים - - - תתייחסי רגע למאמנים המקצועיים. מאמנים גם מקבלים את זה. גם מאמנים נמצאים בסגל אולימפי. לא, אני מדבר על המאמנים באגודות.

כמובן, יש קידום העסקה, נכון. מאמנים באגודות מקבלים מחצית משכר מינימום. השתתפות בהוצאות של מעסיק לקליטה עובד חדש, ובתנאי שהם מועסקים באמת כמאמנים. הם מקבלים את השכר המלא, והמעסיק מתחייב להחזיק אותם בעבודה תקופה המקבילה לתקופת הסיוע. כמו שעושים בכל התחומים של האקדמאיים. הייתה מכביה לפני שנה וחצי. הייתה הוראת שעה מיוחדת. עשיתם תוכנית מיוחדת? כן, כן. הכפלנו מענקים, כמו גם מה שהיה קודם. הכפלנו מענקים, כל מי שעולה, תוך שנתיים אחרי המכבייה מקבל את המענקים כפולים וגם את הסיוע הארוך. אני רק אספר שאת הוראת השעה על המכביה אני פתחתי. סבתא שלי עלתה מלטביה ב-1932 למכביה הראשונה. אז היא הייתה בנבחרת לטביה, היא הגיעה לכאן, אני לא יודע כמה היא הייתה ספורטאית, אבל ככה היא הגיעה לכאן. החליטה שהיא נשארת. כתבה מכתב לאבא שלה אני נשארת

הוא שלח את האח שלה לך תביא את אחותך היא השתגעה, היא החליטה שהיא נשארת

האח הגיע, כתב מכתב גם אני נשאר. שלחו את האח, בקיצור ככה כל המשפחה עלתה אחריה. מי שלא עלה, נספה בשואה אחר כך, והיא הצילה ככה את המשפחה, אז עשינו הוראת שעה על המכביה. והיא בזכות המכביה לפה. אני מניח שבחמש-שש שנים האחרונות הגיעו יותר מ-65 ספורטאים ומאמנים. השאלה אם יש לכם נתונים על האנשים שפנו ולא קיבלו את המגלה או סורבו? אין לנו אלה שסורבו. מי שהגיע כספורטאי מקצועי עם תעודות, יש לנו פחות מ-100 איש, אבל היתר הם פשוט בגילאים 62 פלוס. לא, 62 פלוס אני לא מדבר. אני אסביר לכם, מי שנמצא בזום זה הספורט ההישגי וועד אולימפי. כשספורטאי מגיע, הספורט ההישגי בעצם יחד עם האיגוד, הם אלה שנותנים את האישור האם הוא יכול לקבל מלגה ממשרד הקליטה. הוא מדבר על אולימפיה, אתה מדבר על אולימפיה.

גם מאמנים וגם ספורטאים אולימפיים. אנחנו מדברים כרגע על רגילים.

על מקצועים מצטיינים. ומי שבא עם הצטיינות - - - כלומר, אני מניח שהיו ספורטאים שהגיעו ופנו וסורבו. לא היה לנו כאלה. אלינו לא פנו, ואנחנו מלווים אחד אחד. אז יכול להיות שהם נתקעו בשלב אחד לפני. סורבו לא, כי יש - - - איך הם יודעים לפנות אלייך? כידוע היה לנו מנכ"ל שביקש שכל האתר יתורגם לחמש שפות. יש שם פרק של ספורטאים, שהוא גם היה במקצועו עו"ד אז הוא גם - - - השאלה אם במרחבים ובסניפים מפנים. כן, כן, כן. למשרד הספורט יש לינק, יש למי לפנות, יש שעות פנייה. אנחנו מחזירים להם כי זה מוכר כמקצוע רישוי, עד 4000 שקל לתרגום מסמכים אם צריך, למרות שבוועדה יש עכשיו דובר רוסית, דובר אנגלית, אז אנחנו צריכים קצת כסף למדינה, והם מוכרים. היה לנו מקרה אחד שהיה מישהו בהתכתבות, ובזכות החלטת הממשלה 225, ידועה לך, הצלחנו להביא. מה לגבי מורים לספורט?

הם מורים לכל דבר ועניין.

גילי לוסטיג נמצא איתנו בזום? זה ביחד גילי ודניאל.

בוקר טוב, נמצא איתי פה גם דני אורן מנהל היחידה לספורט הישגי. אנחנו קודם כל רוצים,

להודות על הדיון המאוד חשוב. אנחנו חושבים שדווקא, לא יודע זה לא דבר רגיל, אבל אנחנו רוצים בראש ובראשונה לשבח ולהודות לתמיכה באמת ארוכת שנים, מאוד עקבית, מאוד חשובה, לתמיכה של 5000 שקל כמו שקלאודיה אמרה, 5000 שקל למגלה לספורטאי או מאמן. אני חושב שהסיוע הזה הוא היה סיוע אדיר, שנתן שקט לעולים החדשים, שמלבד המלגות שהם מקבלים מהוועד האולימפי לפי רמות ההישג שלהם, כמו שהזכירו קודם לכן, יש ארבעה סגלים זהב, כסף, ארד ובכיר. יש לנו גם סגלי נוער. אז נוסף למגלה הזאת, העולים החדשים קיבלו גם את המלגה ממשרד הקליטה. אני חושב שאפשר בהחלט לציין בגאווה רבה, סימון גם אמר את זה, שלאורך הרבה מאוד שנים הספורטאים האולימפיים, ולא פחות מהם המאמנים האולימפיים, היו חלק מהעלייה, בעיקר 90-91, שהגיעה מסה מאוד מאוד גדולה, שבאמת קידמה את הספורט הישראלי באופן מאוד מאוד בולט. יש ממש ענפים שמסתמכים על העולים החדשים, כמעט כמו ההתעמלות האומנותית, וההיאבקות, ובאתלטיקה, יש לנו תחומים רבים שהם בשליטה של העלייה גם מברית המועצות, אבל לא פחות מזה מאתיופיה. אם אפשר להגיד, הוא אמר שכולם מדברים עלינו, אנחנו בעצם איזשהי מעצמה היום, בטח אירופאית. רוב המרתוניסטים שקיבלו עזרה, והם מציינים את זה גם שבלי העזרה, בלי ה-5000 שקל הם לא יכלו לעשות את מה שהם עשו. הם נתנו את הדחיפה הכי גדולה לזה שיש היום נבחרת מרתון ברמה הכי גבוהה, והרבה בזכות המגלה הזאת. רק לציין, מדליית זהב קבוצתית באליפות אירופה האחרונה, וגם באישי, גם מקום שני, גם מקום שלישי כולם עולים חדשים, כך שבאמת, אנחנו מבחינת המערכת שלנו אנחנו מוקירי תודה, יראי תודה לסיוע הזה ולשיתוף פעולה המאוד חשוב וערכי הזה, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם קלאודיה, גם עם רונית ביום-יום. עודד מודע לזה, ואנחנו בהחלט, זה לא רגיל להגיד את זה, אבל אנחנו לא מלינים על כלום, רק רוצים להגיד תודה ושהפרויקט הזה ימשיך, כי הוא מאוד מאוד חשוב גם לעולים שיגיעו, עולים ומאמנים שיגיעו הנה גם בעתיד. אני חושב שגם נמצאים פה מהוועד האולימפי, חלק כמובן מהירידה לספורט הישגי, וגם הם יש להם ספורטאים ומאמנים עולים, ואני חושב שזה עזר. אני מקווה שנעזור להם עוד יותר, נגדיל להם טיפה את המכסה שם. אני חושב שגם שם הייתה תמיכה, אולי גם תרצו לשמוע אותם.

רצית לשאול משהו חבר הכנסת בליאק?

בנוסף ל-5000 שקל ממשרד הקליטה, למשל בדוגמה של המרתוניסטים, מה הם מקבלים מכם מהוועד? הם מקבלים,

מלגות לפי הרמה שלהם, שהסגל הגבוה ביותר מקבל 8500 שקל לחודש - - - שזה סגל הזהב. - - - 6000, והסגל השלישי 4500, ובנוסף לזה הם מקבלים את כל התוכנית המקצועית שלהם דרך כמה פרמטרים: 1. הסכם מחנות אולימפיות.

כל המחנות אימונים שלהם בארץ ובעולם, תחרויות בקרה, תחרויות מטרה, הכל ממומן באופן מלא. נוסף לזה הם מקבלים מעטפת מדעית, רפואית, מקצועית מלאה, גם באמצעות היחידה לספורט הישגי וגם באמצעות הוועד האולימפי, ככה שהספורטאים שכבר מגיעים אלינו הם אכן מסודרים ויכולים להיות די שקטים בעשייה המקצועית שלהם.

מתי ואיך השלב שבו ספורטאי כזה בסגלים האולימפיים הבכירים זוכה לספונסר, מצליח לגייס ספונסר? איך הולך התהליך הזה? נכון. לשמחתנו הרבה החברה הישראלית מבינה הרבה יותר טוב, הרבה יותר את הערך המיוחד שהספורטאים מייצגים כלפי האוכלוסייה והחברה הישראלית. והם מבינים שהספורטאים הם בעצם המודל לחיקוי הטוב ביותר - - - איך מתבצע החיבור הזה? על ידינו. היום יש לנו באמת מספר פנומנלי של 50 ספורטאים שמקבלים נוסף למלגות שדיברנו עליהם קודם לכן, מקבלים נותן חסות רובם ככולם דרכנו. אם זה על ידי נותני החסות המרכזיים שלנו שהם מאמצים גם ספורטאים, ואם זה על ידי נותני חסות שמשתמשים ביכולות שלנו לארגן להם את כל הסיפור הזה, ויש לנו היום יותר מ-50 ספורטאים בסגל האולימפי שגם מקבלים סיוע של נותן חסות, שזה לא רק הכסף שחשוב, אלא זה שנותן לו רוח גבית שחברה או גוף מסחרי מאמין בו, נותן לו, מתחבר אליו לתוך החברה פנימה, ככה שזה win win.

גילי בוקר טוב, מה שלומכם? תראה, אנחנו אלופים, באמת. מדינת ישראל היא אחת המובילות בעולם בטיפול בספורטאים שמגיעים כבר לרמות הגבוהות. ברגע שספורטאי כבר מגיע לרמות של הסגלים, באמת אין מילה להגיד. והוועד האולימפי והספורט ההישגי יודעים לעשות את זה מצוין. איפה הבעיה שלי? ועשינו גם דיון שבוע שעבר בנושא הזה, בנושא של הצעירים. הנושא של הצעירים, התקצוב הוא מאוד מאוד נמוך. אנחנו מאבדים המון ספורטאים, במיוחד באיזורים היותר מוחלשים. צריך להבין שהיום כדי שספורטאי יגיע לרמות הגבוהות, צריכים שהמשפחה שלו תהיה אמידה. משפחות שאין להן כסף לא יכולים להיות בספורט. מדובר על בין 20-30 אלף שקל בשנה להחזיק ספורטאי היום, ולא משנה באיזה ענף, ופה אנחנו נופלים ונופלים קשה מאוד. אני יודע שיש תוכנית יפה מאוד לוועד האולימפי שעדיין לא מתוקצבת, זה 8 מיליון שקל, נכון? משהו כזה, ועדיין לא הצלחנו. אני מקווה מאוד שבסוף זה כן ייצא לפועל. אני רוצה להבין מבחינת הדיון היום, מה קורה אם ספורטאי צעיר, בוא נאמר ילד בן 13 או 12 אפילו, והוא מסומן לא משנה באיזה ענף, לספורטאי ברמה גבוהה מבחינת היכולת שלו. איפה אתם נכנסים לתוך התמונה פה? אני מדבר על עולים. סליחה לפני שאתם משיבים, אני ארחיב. אני מבין שמשרד הספורט לדעתי לא יידע לענות על זה, אולי משרד הקליטה.

אני מסתכל על חברה צעירים, בגילאים שתיאר חבר הכנסת דוידסון. ההורים עובדים בזה. ההורים עובדים בלהסיע אותו, בלקנות לו ציוד, בלקחת אותו, בלדחוף אותו, בלקחת לו מאמנים אישיים, כל מה שנוגע מסביב. אם אתה בבית עם אמצעים, אפשר לעמוד בזה. אם אתה בבית בלי אמצעים, אי אפשר לעמוד בזה. מטבע הדברים, עולה חדש שהגיע לכאן בגילאים האלה, אין להם את האמצעים, בוודאי לא להתמודדות הזו. השאלה אם יש סיוע שכזה לספורטאים נגיד מבטיחים. אני חושב שבדיון שהיה אצל סימון בנושא של הצעירים, המנהל היה במחלקה הצעירה אצלנו ביחידה לספורט הישגי יאיר, הציג את התוכנית,

היא תוכנית כללית לצעירים. תוכנית שמדברת באמת על הרחבה של הפעילות הזאתי, ונתן תוספת תקציבית לזה. כרגע אין לזה תקציב גדול מספיק. בנפרד לעולים החדשים אין תוכנית מיוחדת. מה שקלאודיה אמרה שיש, אפשרויות למלגות לספורטאים צעירים עולים שהם בסכום של חצי בערך, של 2500 שקל, זה אותם ספורטאים שנמצאים בסגלים הצעירים. יש לנו גם סגלים מעבר לסגלים הבכירים, יש לנו גם שני סגלים צעירים, אם הם נמצאים שם אז כמובן הם זוכים - - - כן אבל בסגלים האלו, זה נגיד ל-15 דני, זה לא גיל 12. אנחנו לא מטפלים בגילאים האלה של גיל 12. אבל ילד בגיל 12 כמו שאמר יו"ר הוועדה, אם לא תהיה עזרה הוא לא יגיע לגיל 15. ואנחנו מאבדים הרבה מאוד ספורטאים.

מה שאמרתם אנחנו מסכימים ומחזקים כל מילה. אבן הנגף הכי גדולה בספורט הישראלי זה הטיפול בצעירים. המדינה צריכה להשקיע 10-15 מיליון שקל, זה לא סכום גבוה, זה סכום אפילו נמוך, וזה יעשה פלאות מפני שזה נהפך ספורט לעשירים. כדי להצליח ברמה בינלאומית בקרב הצעירים, אתה חייב כמה דברים, אבל שניים הם הכרחיים.

זה תחרויות בינלאומיות ברמה הומוגנית שווה, ושתיים, מאמנים טובים לחבר'ה הצעירים האלה. זה שני דברים הכרחיים ושניהם עולים כסף, ואז מה שקורה הוא באמת כמו שעודד ציין, שמי שנוסע זה מי שידו משגת, והפער הזה עוד נעשה גדול וקריטי בפריפריה ובאוכלוסיות מוחלשות.

אם הייתם שואלים, זה לא קשור רק לעולים, זה קשור בכלל לספורט הישראלי. אין צל של ספק ששם נקודת החולשה הכי גדולה שלנו כמו שאמרתי, אבן הנגף, והלוואי אם באמת יהיה משהו חוצה משרדים. גם משרד הקליטה, גם משרד הרווחה, גם משרד בגליל. הכל, כולם נתאגד כדי לעזור באמת בנושא הזה.

משרד החינוך אני מבין לא הגיע לדיון, לא רואה את עצמו חלק מהאירוע הזה לצערי. אני אתייחס לזה גם בסיכום שלי, רק משרד הקליטה תכף אני אחזור אליכם. אני רואה שבני עולים מקבלים את הסיוע רק אם הם עלו כשגילם 12 שנים ומעלה.

מדובר על סיוע אולימפי. אבל אם הילד עלה בגיל 11? זו החרגה שאתה עשית, היה 17 להזכירך, וגם זה עבר בקושי. למה אבל? כי מדובר, זה נעשה במסגרת תעסוקה. זכאות תעסוקה החל מגיל 17. זה בירוקרטיה כרגע. אני מבקש ממשרד הקליטה לפעול לשנות את זה. אין שום סיבה לקבוע את הגדר הזאת, היא לא שייכת. לא צריך להיות מגיל, הרי בסוף הזכאות שלו נבחנת האם הוא עומד בתנאים או לא עומד בתנאים המקצועיים. אם הוא עומד בתנאים המקצועיים, מה זה משנה הגיל? הוא נכנס בתוך תחומי הזכאות של משרד העלייה והקליטה? שיקבל את הסיוע. ההתאחדות לכדורגל, גיא פורטניאגין. נמצא איתנו בזום? יצא מהזום. שלי מתתיהו? גם יצאה מהזום, יפה. אז פראלימפי אלי בירנבאום? זה המנכ"ל, אחד הספורטאים הכי גדולים הפראולימפיים, אני כבר לא יודע כמה מדליות זהב יש לו, אבל רון בולוטין הוא אחד השחיינים המעוטרים ביותר בתנועה הפראולימפית. רון אצלכם גם יש סיוע מיוחד לעולים? כן, בהחלט. אני רוצה להצטרף לדברים שגם גילי וגם דני אמרו קודם בשם הוועד הפראלימפי. המלגות של משרד הקליטה הן קריטיות, הן מאוד משמעותיות גם בספורט

אצלנו מדברים על - - - רק מה שמך המלא? רון בולוטין, אני המנהל המקצועי בוועד הפראלימפי הישראלי, הוועד הפראלימפי המקביל לוועד האולימפי בספורט הנכים. וגם אצלנו המלגות האלה מאוד מאוד משמעותיות, גם לשילוב של ספורטאים וגם של מאמנים. כמובן מהסגלים הפראלימפיים, כבר היו לנו כאלה שהיו במלגות גם בטוקיו, ויש מספר מאמנים וספורטאים שהם בסגל לפריז. מאוד מאוד משמעותי. לצערנו, גם גילי נדמה לי הזכיר את זה בדברים שלו, בספורט הפראלימפי כרגע, אושרו לנו ארבע מלגות בלבד לספורטאים ומאמנים ביחד, וזה לא מספיק. המספרים הם שוב, הם קטנים, אבל אנחנו כיום יש לנו מועמדים שעומדים בקריטריונים של סגלים, זהב,

ארד ובכיר, לפחות שישה, והמלגות האלה הן מאוד משמעותיות ואנחנו מבקשים לבחון את האפשרות להגדיל את המכסה, לפחות לשש מלגות לספורט הפראלימפי. ארבע בהחלט לא מספיקות. ולעולים? וכו', ולא לינק קטן באיזשהו מקום.

אז בוא נשמע את מארק, כן. אתה יכול לדבר ברוסית ואנה תתרגם אותך. יש לי הרבה חברים שהכרתי באולפן, הם מאמנים, לי יש אח בישראל אז הוא עזר לי, הוא כבר מכיר, הוא עזר לי למצוא עבודה. להם אין פה אח, והם לא מצליחים למצוא פה שום דבר. מאוד מאוד קשה להם. איך אתה גילית את המידע? איך הגישה למידע לאתר של משרד העלייה והקליטה לגבי הזכאויות שלכם כספורטאים? אח שלי מצא. אבל הוא לא פתח את האתר כנראה.

יכול להיות שהאתר מהמם ובשבילי הוא נגיש, כי אני יודעת איזה מילים להקליד בעברית כדי למצוא

שוב, מנוע החיפוש, צריך להבין דרך איזה מנוע הם ניגשים. אם היה לנו אתר ייעודי, אוקיי?

שגם ב- Yandex אפשר למצוא אותו לפי מילות חיפוש שעולים חדשים מחפשים,

אין כמעט ילד שמגיע מברית המועצות במיוחד, שהוא לא התמחה במוזיקה או בספורט. תחשבו כמה ילדים מגיעים למדינת ישראל, שהם עסקו בספורט תחרותי בגיל צעיר בברית

לכן זה צריך להיות פירמידה. זה צריך להיות מהוועד האולימפי, לאיגודים, והאיגודים מחויבים להעביר את זה לכל האגודות בצורה ברורה,

האגודות אין להן מושג, המאמנים אין להם מושג,

לכן זה כן צריך לעניין אותם, כי א', זה עתיד הספורט הישראלי, ו-ב', יש מדינה שרוצה לעזור, שיידעו מה עוזרים לאותם

לייצר את המנגנון של תמיכה בגילאים צעירים, שאפילו עלה חלקו מהוועד האולימפי, הוא אפילו נקב בסכום, שזה עולה בין 10-15 מיליון שקל. זה לא סכום ששלושת המשרדים גם יחד לא יכולים לגייס. אבל ילדים צעירים צריכים לקבל את התמיכה הזאת. אני חייב לומר בין אם זה עולים, או בין אם זה משפחות שידם אינה משגת. אי אפשר להגיד, לצפות שהספורט הישראלי ייבנה רק מזה שהורים שיכולים ישלחו את הילדים שלהם לאימונים ככל שנדרש. בסוף אם מאתרים ילד עם פוטנציאל, פה חייבת להיות השקעה שהיא השקעה לאומית במצוינות, כמו שאנחנו רואים מצוינות בכל תחום, גם בתחום הזה חייבת להשקעה והיא חייבת להתחיל בחינוך. ופה חייבים לייצר איזשהי תוכנית משותפת, לפחות לנושא הזה של גילאים צעירים. ומכאן אני מגיע לעוד גוף שנעדר מהדיון, וזה הסוכנות היהודית, שאמרו שאין להם שום קשר לדיון. הם הכי קשורים לדיון הזה, כי הם אלה שפוגשים ראשונים את אותן המשפחות, שם יכולים לראיין אותן, שם יודעים האם יש ילד במשפחה שהוא עוסק בספורט. בסוף יש תיק עלייה, וכאן מתחיל הקשר. פה אני מבקש ממך קלאודיה לעשות עבודה מול המקבילה שלך בסוכנות היהודית, לייצר תהליך שבו אנחנו יודעים כבר מראש האם יש ילדים שנוגעים בספורט וקשורים לספורט. להתחיל לחבר אותם לאיגודים. היום זה לא מתבצע, אני יודע שזה לא מתבצע. שואלים במה הילדים עוסקים, ילדים עוסקים בטניס, שחייה, כדורעף, היאבקות,

מיד לוקחים את הפרטים, מחברים לאיגודים. האיגוד יודע שאמור להגיע ילד שהוא מקצוען בהיאבקות, והוא עולה לרחובות והוא מגיע לפה בספטמבר. יכול להיות שאפילו ישנו את העיר שהולכת לקלוט אותם, כי אין היאבקות בכל עיר למשל. ימליצו לו לבוא, ברחובות אני יודע שיש היאבקות, אני יודע בנתניה יש שחייה,

אני מסכים לחלוטין פה עם חבר הכנסת דוידסון, זה חייב להיות חלק מהתהליך.

אני אגיד לכם שהעובדה ש-65 פנו וקיבלו, זה מספר לא סביר בעיניי. בחמש שנים האחרונות לדעתי ה-65. מקצוענים. לא סביר בעיניי, עדיין. אני חושב שהרבה יותר מזה, כמה מאמנים קיבלו? השתתפות בשכר העסקה של מאמנים. 13 לדעתי. לא סביר. אני בטוח שיש פה חוסר של מיצוי זכויות, כתוצאה מהעובדה שהמידע כנראה לא מספיק נגיש. זה טוב שהאתר מתורגם לרוסית. אני מבקש שבדף הנחיתה של האתר, בין אם זה באמצעות הדפדפן של Yandex, או בין אם זה באמצעות הדפדפנים האחרים, יהיה ממש חלון מהבהב כזה. תוכנית מיוחדת לספורטאים ומאמנים, ומשם הם יידעו להיכנס. כמובן גם את זה צריך כל פעם לחדש, צריך עוד הפעם להגיד ליועצי הקליטה, ועוד פעם להגיד ליועצי הקליטה. אין דרך אחרת. אני מבקש ממשרד הקליטה לפעול להגדלת התקציב הפראלימפי לשישה תקנים במקום ארבעה, ולהסיר את מגבלת הגיל לסיוע בתוך הוראת השעה. זה הוראת שעה?

הפראלימפים זה הוראת שעה, כן. בנוהל הזכאות להוריד את מגבלת הגיל של גיל 12, ולסיכום אני כן רוצה לברך את משרד הספורט וגם את משרד הקליטה, על שיתוף פעולה טוב, והעובדה שבסך הכל הסיוע שניתן לספורטאים האולימפיים הוא סיוע ראוי, ואני חושב שבאמת ככל שגם נמצה את הבעיה של החשיפה ושל מיצוי הזכויות- - - יש עוד נקודה שחסרה לי פה, זה המכביה, מנהלי המכביה. הייתי רוצה לשמוע מהם. דיברנו על זה, אני חושב שלא היית. הייתה תוכנית מיוחדת. לכל מכביה עושים תוכנית מיוחדת לעולים שעולים במסגרת המכביה, והם מקבלים הטבות נוספות. לא כל ספורטאי המכביה הם ספורטאים אולימפיים, אבל אם אתה ספורטאי שעלית במסגרת המכביה, נתנו שם תוספות של קידום העסקה אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק את הוראת השעה שאז הייתה. קידום העסקה ומענק. תודה רבה. הישיבה נעולה, הישיבה הבאה בשעה 11:00. הישיבה ננעלה בשעה